בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. י"ז בטבת התשפ"ג. על סדר-היום: הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר). הפצנו אתמול נוסח לדיון שעליו בעז"ה אנחנו נצביע היום. לא יודע עדיין כמה זמן ייארך הדיון אתן כמובן התראה מקדימה לפני הצבעה. לא ננסה פה להפתיע או לייצר מחטף כדי שיהיה ברור, שאנשים יוכלו להתארגן. מקווה שנסיים את הדיון בהצבעה היום. ברוב הסוגיות העקרוניות דנו באריכות בישיבות הקודמות. אני אומר כמה דברי פתיחה ואז אעביר לחברי הכנסת שירצו גם לתת הצהרת פתיחה, ואז נצלול לסעיפי החוק, אבקש מהיועץ המשפטי להקריא אותם ונדבר עליהם סעי-סעיף ועל התוספות שגובשו לנוסח בעקבות הדיונים בוועדה. אגיד באופן כללי, קצת חורג מנושא הישיבה היום, אבל הסגנון והדברים שנאמרים כנגד הממשלה וכנגד יוזמותיה הם חורגים מכל סטנדרט ומכל צורה. גם כשהאשימו אותנו בממשלה הקודמת - ואין ספק שהשתמשנו בשפה מאוד חריפה, ואין על כך מחלוקת, איני זוכר ראש מפלגה, ואם כן - יש פה אנשים שיוכלו לתקן אותי שמדבר על מרי אזרחי. אני לא זוכר דמות בסדר גודל של נשיא בית משפט עליון בדימוס שמשתמשים במושגים של כיתת יורים או של טנקים. שמעת את הרבנים הראשיים בשנים האחרונות? לא שמעתי אותם מדברים על מרי אזרחי ולא על טנקים. אני חושב, שהשיח האלים הזה מצדם של ראשי מפלגות וסתם חברי כנסת שאינם ראשי מפלגות, אבל ודאי כשזה מטעם ראשי מפלגות, ודאי כשזה בא מטעם מועמדים מטעם עצמם או לא מטעם עצמם לתפקידים בכירים של ראש ממשלה או תפקידים אחרים, כשהדברים הללו נאמרים בצורה הזו ובסגנון זה הם לדעתי מייצרים סכנה קשה מאוד למדינה. אפשר להתווכח ולחלוק. אני חושב שכל מי שישב בדיונים בוועדה ראה שיש נכונות לשיח ולהקשבה. ניתן לכל איש לומר את שעל ליבו. זה לא שיח. זה הקשבה. במיוחד הדברים אמורים כאשר אותו בני גנץ אמר שהוא רוצה לקדם את הרפורמה המשפטית בהידברות, ובמקום להגיע לפה לוועדה או לשלוח נציגיו לוועדה לדבר בעז"ה בהחלט יהיה פה שיח והידברות ונכונות לשמוע וגם להתייחס להערות, וכאמור במיקרו קוסמוס זה מה שקרה פה בשבוע האחרון אבל לא יכול להיות שיח או הידברות כאשר מה שמונח על השולחן זה איומים במלחמת אזרחים או במרי אזרחי או בטנקים או בכיתות יורים מונחים שלא צריכים למצוא עצמם ומקווה שלזה לפחות נסכים כולנו בשיח הפוליטי הישראלי. זו הצהרת הפתיחה שלי היום. אעביר לחברי הכנסת שירצו לומר את דבריהם בקצרה לקראת הדיון בנוסח החוק שנתחיל מייד לאחר הצהרות הפתיחה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני התכוונתי להתייחס לעניין אחר אבל אי אפשר להותיר את דבריך ללא תגובה. הנטייה הזו תמיד, להתלונן על הסתה - מאפיינת את גדולי המסיתים. זו תופעה פסיכולוגית איך לא משנה הפוזיציה הפוליטית שלכם, בין אם אתם בקואליציה, בין אם אתם באופוזיציה, בידכם הימנית אתם מובילים מסע הסתה שכל פעם שובר שיאים, ובידכם השמאלית אתם זועקים, מסיתים כנגדנו. באמת, בוא לא נדבר תעשה חיפוש פשוט בגוגל ותראה איך בכירי הרבנים שלכם קראו והטיפו לסירובי פקודה בצה"ל. תבדוק בגוגל מה באמת אמרתם עלינו בקדנציה הקודמת עד כדי התרת דם. אשמח לדוגמאות. לא באוויר. הבאתי דוגמאות ספציפיות. עד כדי בגידה במדינה. עוד לא הראית לי אנשים שמקבלים את משכורתם מקופת המדינה, שדעתם הפוליטית כדעת המחנה שלנו, שמנצלים את משרתם כדי לקרוא לסירוב פקודה ולהפרת חוק. ולא אדבר על מי היום שר האוצר או על מי היום השר לביטחון פנים. את ההטפות הללו - אני מבין שאתם מוטרדים מהמחאה הציבורית שהולכת ומכה שורש. אולי אתה לא. אתה תומך באמירה שצריכה להיות פה מלחמת אזרחים או טנקים או כיתות יורים? אף אחד לא אמר שצריכה להיות פה מלחמת אזרחים. בדיוק להפך. חברי מרצ קראו למרי אזרחי בצורה ברורה. רוצה ציטוט? אף אחד לא קרא למלחמת אזרחים. בסופו של דבר היחידים שמנצלים את מעמדם הפוליטי או את התפקידים הציבוריים שלהם בניגוד לחוק כדי להסית נגד המחנה האחר זה לצערי דמויות מובילות בימין הישראלי. אולי אתה לא אבל ראש הממשלה הזה בהחלט פוחד ממצב של מיליון אזרחים ברחובות, בהחלט פוחד מגל של מחאות בקרב הקהילה העסקית, ראש הממשלה הזה בהחלט פוחד מהאמירות של דמויות ששנים תמכו בו כדוגמת פרופ' אלן דרשוביץ שתמיד נופפתם בשם שלו, בביקורת שלו על האקטיביזם השיפוטי והיום אתם יודעים טוב מאוד מה הוא אומר על הצעדים החפוזים והמסוכנים שאתם מבקשים להוביל. ומכיוון שראש הממשלה החלש הזה ששבוי בידי כוחות קנאיים וקיצוניים יודע מה יקרה כאן כשתהיה מחאה של מיליון אזרחים ברחוב הוא התחיל כבר אתמול במסע הסתה. אני הייתי בהפגנה במוצאי שבת. לא הוא ולא אתה. ואני יודע- - - הנפת דגל אש"ף? ואני יודע כמה מאות דגלי ישראל נישאו בהפגנה הזו ואיך היא בסופו של דבר באה להגן על פירות החזון הציוני שגם אתה וגם אני מאמינים בו. והדגל הזה שראש הממשלה מנצל למעשה הסתה זה הדגל שנתניהו תלה בבית ראש הממשלה בבלפור ב-2010 כשאירח בחום את אבו מאזן אז תפסיקו עם הצביעות שלכם ותפסיקו עם הדה לגיטימציה למחאה לגיטימית. ואני אומר לך אדוני היושב-ראש, אם תמשיכו בבליץ החקיקה הזו כן, תהיה פה מחאה ציבורית. מחאה זה דבר דמוקרטי. מרי אזרחי, מלחמת אזרחים, כיתת יורים וטנקים זה לא ביטויים שצריכים להיות בשיח הציבורי. מתפלא שאתה לא מסכים איתי על זה. אתה ישבת פה אתמול. נאמרו פה מצד חבריך בקואליציה ביטויים בוועדה הזו, בוועדת הכנסת. תפסיקו. גם אל תוציאו דברים מהקשרם. גם כשהשתמש הנשיא בדימוס ברק בביטוי כיתת יורים אתה יודע באיזה הקשר הוא אמר את זה. ודאי לא בהקשר שקורא למרי אזרחי. אין שום הקשר לגיטימי בנושא רפורמה משפטית לדבר - רוצים להרוג אותי, כיתת יורים זה מינוח שלא צריך לעלות על השולחן. כנראה שאתה תומך בשיח הזה. קודם תעסוק בסגנון השיח של הרבנים שמובילים את מפלגתך. איכשהו תמיד אתם עסוקים בדה לגיטימציה למחאה הציבורית או לעשייה הפוליטית של המחנה שלנו. אנחנו תמיד לא לגיטימיים, תמיד אנחנו גונבים את הבחירות. העובדה שנתניהו בניגוד אליך אני משבח אותך אתה באת לציבור, הצגת תוכנית משפטית סדורה על כל סעיפיה ופרטיה, אבל ראש הממשלה ושר המשפטים סירבו להציג תוכנית משפטית מפורטת, וכששאלו באולפנים את ראש הממשלה מה תוכניותיו על פסקת הגבלות ועל הוועדה למינוי שופטים הוא נאלם דום וגם דאג לתדרך שהתוכנית שלך ושל השר סמוטריץ זה לא התוכנית שלו ועשה זאת כי ידע כפי שמוכיחים כל הסקרים שגם בקרב מצביעי ליכוד רבים אין שום תמיכה בצעדים כל כך מרחיקי לכת, אז אם מישהו עשה פה הונאת בחירות וגניבת דעת של הציבור זה ראש הממשלה נתניהו.

טוב שאמרת לפני שלמחנה שלנו יש לגיטימציה לתוצאות- - - לא,

קוראים למחאה ציבורית ואנו נדאג שהמחאה הזאת תהיה הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל, אבל לא תתחמק מהעובדה, שבסופו של דבר בניגוד לנחישות, לשקיפות ולאומץ הלב הפוליטי שלכם בהצגת תוכנית סדורה, ראש הממשלה נתניהו הסתיר לפני הבחירות את תוכניותיו כלפי מערכת המשפט. כבר לא נכנס לעניין ניגוד העניינים שהיה אמור לחתום עליו ואם אומרים שיריב לוין הרעיונות הללו מתבשלים במוחו 20 שנה, למה לא שמענו את יריב לוין ואת נתניהו לא על ה-61 ולא על ההרכב של הוועדה למינוי שופטים? כי אתם יודעים שרוב הציבור מתנגד למהלכים בעוצמה שאתם מנהלים אותה, אבל תודה שאתה ובן גביר וכל האחרים, אבירי הנימוס הפוליטי והלגיטימציה למחנה השני, וכמובן בהקשר של בן גביר, אבירי ההקפדה בשלטון החוק ובהוראות ספר החוקים של מדינת ישראל, אבל תודה שאתם גורמים לכל אזרח דמוקרטי במדינת ישראל לקום במוצאי שבת הקרוב ולהתייצב ב-19:00 בערב במוצאי שבת בכיכר הבימה. עם מחתזיות, בלי אנחנו נהיה שם, עם דגלי ישראל, ומשבת לשבת כוחנו רק יעלה. מצוין, בחסות דגל אש"ף ושוברים שתיקה. בחסות הדגל שנתניהו שם בבית ראש הממשלה בבירת ירושלים הנצחית כאשר הוא לחץ בחום את ידו של אבו מאזן לשלום. הדגל שנתניהו הציב בבית ראש הממשלה.

דגל מדברים? הדגל שנתניהו ראש הממשלה של הקואליציה שלך הציב בבית ראש הממשלה בספטמבר 2010 כאשר אירח בחום ולחץ את ידו של ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן?

שהציבור ואני נדע. זו הצהרת פתיחה או דו שיח?

בוקר טוב. אפרופו שיח, יצא לי אתמול לשבת קצת במליאה. אבל אני רוצה להתכנס לעניין שלגביו התכנסנו. אתה יודע דעתי לגבי החוק הנורבגי שהוא גדול מדי. יותר מדי אנשים צריכים להיות בתוכו. זה לא מתאים ולא נכון. מצד שני כשמדובר על שיח - אני בדילמה. אני אולי בעד החוק הנורבגי כי אולי עוד כמה שרים ימנו אותם כי יהיו פחות זמן במליאה, אפרופו שיח. חלק משרי הממשלה היום לא רובם חלקם הנכבד, הם אנשים שהסיתו בכל הזדמנות, בכל דרך, ברמה הכי פרטית,

אתה שמעת כפי שאני שמעתי. עשו את זה רבים ולא טובים. בהקשר הזה עדיף חוק נורבגי מורחב על מורחב, ואם אני יכול לעזור יכול להמליץ לראש הממשלה על שמות כי הם פחות זמן יהיו במליאה, בתקווה שבממשלה יעבדו יותר, כי רק אתמול תפרו תיקים חדשים. הסברה. מישהו כתב שהחפיפה בין גלית כמה זמן חפיפה צריך ביניהם בתפקיד? לכן יש לי דילמה, האם יש להרחיב את החוק הנורבגי אפרופו שיח? להרחיב מאוד. אולי בכלל להרחיבו פי שניים. שתיים, לגבי הסתה והטפות מוסר, שמעתי את ראש המפלגה שלך יותר מפעם אחת במליאה בכנסת הקודמת, לא מוכן לקבל את העובדה שיש ראש ממשלה נבחרת, לא נזכיר את שמו. מדבר סרה, גם לקלל. לא חושב. היה גם היה.

מספר האנשים הפרועים, חסרי הרסן והנימוס שנמצאים במחנה שאתה מייצג אותו הם מתחלקים לשלושה: לצעקנים שמובילים את המחנה, לחנפנים ולשותקים. הבעיה שלי יותר גדול עם השותקים. השותקים, גם להם חלק נכבד בממשלה הזאת. והשתיקה הזאת כשאתה שומע דברי הסתה פרועים על כולם, מדברים על רשות שופטת וכו', על ייעוץ משפטי לממשלה. פעם אחת - אתה שמעת כפי שאני שמעתי כיצד דיברו על יועץ משפטי קודם ונוכחי? לא על מקצועיותו. דיברו על גופו עליו אישית. מישהו אמר: אני לא מסכים עם החלטותיו אבל כך לא מדברים בבית הנבחרים? שמעת את זה פעם אחת? לא. אף אחד לא קם. לבוא היום ולספר על הסתה. אתייחס לזה. אלה דברי הפתיחה שלי, שאלה חבורת מסיתים חסרי גבולות פלוס אנשים שתקנים ואל מול זה נשים חומה בצורה. לא מרי אזרחי ולא שום דבר. יהיו הפגנות. היה פה דיון בוועדה אחרת שדנה בחוק בן גביר מה שנקרא. אמרתי שם: חברים, ההבחנה בין מדיניות להפעלת הכוח זה הסיפור. גם הוגש בג"ץ על ידי מיקי לוי. אבל הציטוטים מפי המסית הכי גדול שנמצא בכנסת, היחיד שהורשע בעבירה של הסתה לטרור - יושב על כיסא השר לביטחון פנים ואתה שותק כי אתה מהשותקים על מה שמתאים לך. תודה רבה. תודה רבה. אני כמעט מוכן לבדוק כל ביטוי שנאמר במליאה האחרונה. תבדוק את ראש המפלגה שלך בשנה האחרונה ואז תגיב. ואז אשאל את עצמי את מי מיניתם כשהיתה לכם אפשרות להיות יושב-ראש הכנסת ומה היה רקורד ההתבטאויות שלו לפני זה. אבל עסקנו מספיק בנימוסים והליכות וחנה בבלי. נעבור לחוק הנורבגי אחרי הנימוס הבריטי. צריך להגדילו כפי שאמרתי. דיברנו על זה שאנו שוקלים להוסיף אולי על פי השיקול שהצגת פה, חוק נורבגי לאופוזיציה. תעביר את זה קודם כל לקהלת שיקבלו את המימון הזר מחו"ל שעליו אתם טוענים ואז תכתבו. אנחנו לא יודעים אם הוא זר. לך תדע. אולי מקבלים אותו מהאוונגליסטים? אולי מסטיב? אולי מהתומכים שנתניהו סידר חוסר שקיפות. הם לא מאמינים בשקיפות. ולו ברמת ההגינות אתם רוצים לתקוף מי שלא יושב פה. הוא יושב פה אתה. ייצגת אותו כשהייתי בדיונים פה. לא כחבר כנסת. לא עבדתי בשביל קהלת מעולם. עבדתי בתנועה למשילות ודמוקרטיה. אגב המימון שלנו לצערי לא היה זר. תקיים דיון דחוף על המימון של קהלת כי אתה חרד כמונו להשפעה לא הוגנת על הפוליטיקה הישראלית מגורמי חו"ל. אם תרצה אתן לך את שמות המממנים. אם אין לך אותם.

אני כמובן מוחה על תקיפת אנשים שאינם פה בחדר אפילו להגן על עצמם. זה חידוש גדול בדיני כנסת לחברי כנסת אסור לומר עמדתם על ארגונים בחברה האזרחית. על עובדי מדינה בכירים שלא נמצאים אפשר. על פעילי הון בחו"ל עלומים שמעבירים כספים בצורה שאתה ואני יודעים שהיא בעייתית על זה לא מדברים. אני ודאי לא יודע שזה בעייתי אבל אני רוצה לומר בצורה ברורה. שקיפות לא בעייתית כשאתה לא יודע מאיפה הכסף? לא סתמתי את פיכם ולא ניסיתי למנוע מכם. הבעתי את מחאתי. מקווה שלפחות זכות זו שמורה לי. נעבור לנוסח לדיון. אבקש מהיועץ המשפטי להציג נעבור לדעתי לפי סדר התוספות וכשנגיע לסעיף, נדבר על התיקון שהכנסנו בו, מטרותיו, נפתח אותו לדיון והערות ונתקדם. אדוני היועץ המשפטי, ברשותך. הנוסח בפניכם. יש גם הנוסח כפי שיונח בהנחה שהוועדה תאשרו - על שולחן הכנסת וגם נוסח משולב בהמשך אותם עמודים שמראה איך זה משתלב בחוק הקיים. אקריא מהנוסח כפי שיונח ואסביר כל סעיף.

הסעיף שכולל את ההסדר שמכונה חכ"מ או נורבגי חבר כנסת מחליף. אם ייצא מכאן מהלך שמפחית את השימוש הקצת לא ראוי שלנו כלפי עמיתים שלנו בכינוי שלהם חברי כנסת נורבגיים וכו' על ידי טביעת מושג שהוא מכבד צריך, אני באמת חושב. אין בעיה. אם יש לך רעיונות בכבוד. במסמכים שהממ"מ עסק בהם בעבר קראו להם: חבר פרלמנט מחליף או חליפי. אנחנו כנסת. 1. תיקון הסעיף העיקרי. סעיף 42ג לחוק יסוד: הכנסת. 1. אחרי סעיף קטן (א) יבוא: (א1). על אף האמור בסעיף קטן (א), חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר אינו רשאי להפסיק את חברותו בכנסת לפי סעיף זה בתקופה שמתחילת כהונתה של כנסת חדשה ועד לכינון ממשלה לפי סעיף 13 פה יש לנו תיקון, צריך להתייחס לממשלת החילופין, או 13א(ה), לחוק-יסוד: הממשלה, ופה עוד תיקון נוסחי: ומהיום ה-90 לפני יום הבחירות לכנסת לפי סעיף 9 או מיום היווצרות עילה לקיום בחירות לפי סעיפים 34 או 36א או לפי סעיפים 11(ב)

כמובן, אני חושב שזה אחד הטעמים לא הטעם היחיד שאלת העומס; והתכלית, כי יכול להיות מצב שבנסיבות שונות ולוועדות אין הוראה ודאי לא ברמת חוק

לא מתכנסות בתקופת פגרה או לא כפי שהיה בתקופת

החכ"ם תהיה בתוך

אבל זה אני לא עושה כרגע,

גם מחליף אני מסמן מטרה - לא ייכנס וייצא מהכנסת בדלת מסתובבת. אנו רוצים שחבר כנסת ייכנס לתקופת זמן ארוכה

אין מה להשוות בין רמת פעילותן לרמת פעילות של כנסת מתפקדת שח"כים צריכים כפי שדובר אתמול להתרוצץ בין הרבה ועדות וגם ברמת

הנושא של הירידה בהיקפים הוא מאוד משמעותי אבל אני לא מתייחס למשהו שהוא תקנוני ובהחלטת ועדת הכנסת כשיקול בחוק יסוד. אגב אני יכול לחשוב על תרחישים לעניין חבר כנסת, חלון העברות בין

בסדר.

כיוון שראינו את הסעיף הזה בנוסח רק עכשיו אני מבקש שנחשוב על זה. אם בתקופת הבחירות אנו מונעים את הפעלת הסעיף הנורבגי, האם לא נכון להטיל מגבלה גם על החזרה? אם נאמר: יש פה תקופה רגישה - נחשוב על זה לקראת שנייה ושלישית.

זו נקודה לחשיבה. נגיע עליה

עיקר התרגילים יכולים להיות החזרה כי

האפשרות למישהו שנבחר לביות חבר כנסת - לחזור להיות חבר כנסת.

בגלל שאיני חבר כנסת אלא אני שר,

באיזה שלב?

זה חורג מגדר מה שהוועדה אישרה בקריאה הראשונה. (2) בסעיף קטן (ד)(1) (א) במקום פסקת משנה (א) יבוא: "(א) מנתה הסיעה בין חבר כנסת אחד לשלושה חברי הכנסת, רשאים להפסיק את חברותם מחצית מחברי הסיעה, תוצאת חישוב כאמור שאינה מספר שלם תעוגל למספר השלם הגבוה הקרוב.

לא משנה איך נכנס ברגע שנכנס. יש מכסה לסיעה של X אז כל אחד מהח"כים בין אם הוא במקורי או בחדשים - יכול לצאת. לא רואה סיבה לגעת בזה. הרעיון

יש לי סיעה של 4 ושל 3. לסיעה של 4 אתה נותן להוציא 3. אומר לה: תמני 3 שרים.

אני מדבר על התמונה הכוללת

אי אפשר. המצב הזה בלתי נורמלי לחלוטין. אזכיר מה שאמרתי אתמול בישיבה - אנשים מצביעים לכנסת עבור רשימת מועמדים שמזהים אותה ככאלה שיש פוטנציאל כזה או אחר להיכנס ורואים משהו אחר לגמרי אחר

לדעתי סיעה של 3 ח"כים או 4, שיש לה 3 שרים

הטיעון שאתה מעלה לא סתם לקחתי אותך לרמת ההפשטה של הגבלת מספר שרים והתנגדות לחוק הנורבגי. מה שאתה אומר זה טיעון עקרוני על הרבה

אבל שם אתה יכול להוביל למצב שיוצר אינסנטיב חזק מאוד,

כי נאמר סיעה של ח"כ יחיד - בזה שממנה שר ומוציאה נורבגי,

מ-1 ל-2. ככל שהסיעות יותר קטנות - האינסנטיב להוציא בנורבגי, הוא עולה על סיעות קטנות מאוד.

אני מזכיר

מחצי במספר חברי הכנסת שפועלים לטובת הציבור. האיזון הזה שמנסה יושב-ראש הוועדה ואנו להביא

אבל כמובן ההסדר קבוע, צופה פני עתיד. יש לומר - הופצו המון דברים בקשר לחוק הזה. הצפי כרגע, בלי קשר לשאלה מה יאפשר החוק ומה לא אבל הצפי כרגע למיטב ידיעתי - אין

יש לזה השלכות על קשת מאוד רחבה של נושאים,

הפרגמנטציה הזו היא גורם שמפחית יציבות ממשלתית בסופו של דבר. אני חושב אחרת והיו לנו דיונים ארוכים

למרות שזה לא הא בהא תליא.

אני ממש לא נכנס לקרבות פוליטיים.

זה יוצר פה תמרוץ מטריד מאוד למינוי

הייתי אומר. רק לצורך מיצוי הפוטנציאל הנורבגי. אני חושב שלא הגיוני להגיע פה למצב- - - אין פה קפיצת מדרגה של שליש. זה מספרי, זה לא באחוזים. בעיניי השימוש בשליש בנתונים הנוכחיים

אני מבין את השיקול הנקודתי כרגע אך זה

זה רק ייצר עליהם לחץ מיותר, הקפיצה הזו. שוב - הייתי שמח

הערה לסעיף.

למעט הסעיף הראשון שלך. בסעיף הקודם- - - הבאת נוסח. דווקא החלק הקודם שלך על המדרגה

גם 1 ו-3. אני חושב שזו טעות חמורה.

אתה מגדיל את האפשרות למינויים נורבגיים בשני הצדדים- - - נכון. בראשון זה תיאורטי בשני

גלעד, הכול בסדר.

שאם אתה מדבר איתי כהסתכלות כוללת על הממשלה, ואתה מדבר על הכפלת הכוח השלטוני אופוזיציה מול קואליציה אין פה הגדלה משמעותית בכלל. את הטענה הזו אני דוחה

יש לזכור אם יורשה לי - בסוף אנו מנסים לאזן. אנחנו מסתכלים על זה כסוג של רע הכרחי כדי לתת מענה.

מסוימת מול הצורך בזה שיהיו ידיים פנויות לעבוד

מה שהיה בכנסת הקודמת ממשיך בזו. יש פה עיוות כוח שיש לחשוב עליו. שוב בסדר, נרשם. אני רוצה להתקדם כי חלק מהדיונים האלה כפי שאמרת,

זה דיון עקרוני על עצם החוק

אמרנו ונגיד שוב בהרכב הסיעתי הנוכחי קיבלנו חשבון פר ח"כ. עכשיו התיקון הזה בהרכב הסיעתי הנוכחי בנוסח הזה מוסיף חבר כנסת לליכוד. שיהיה ברור על מה אנו מדברים.

בנוסח הראשון דיברנו על מס' הח"כים שמיתוסף.

הוגש מהממ"מ. הנוסח הזה בהרכב הסיעתי והקואליציוני הנוכחי מוסיף עוד חבר כנסת

אני לא רוצה שנקריא את זה.

תעבור בבקשה- - - אנחנו מדלגים רגע על פסקה (3) ועוברים לפסקה (4) כי פסקה (3) מתקשרת לחוק יסוד:

אני לא רואה פה סיבה לייצר סרבול מיוחד,

לא ברור מה השינוי המחויב כי כבר היום, יש בעיה פרקטית שלפעמים גם כשהשר הנורבגי מתפטר לא יודעים

אבל אז אתה מייצר סיטואציה מה שאתה אומר זה מהות,

הרעיון של הסעיף היה לחסוך את זה. אין שום בעיה גם היום

באמת רוצה להתפטר מהממשלה. ברגע הראשון הוא לא רוצה לחזור לכנסת. הוא הודיע על התפטרותו מהממשלה, וכעבור יממה הוא הודיע ליו"ר הכנסת.

אבל אני לא רוצה שיהיה מצב, שבו חבר כנסת,

אם מחליט להתחרט, שיתחרט מההתפטרות ומההודעה הצמודה ויתפטר שוב רק מהממשלה. אני לא רואה בעיה עם זה. אין לו הצורך לקבל מלוא 48 שעות מהכנסת כי לא חזר עדיין להכנסת.

רציתי שאנשים שיושבים פה בגלל שמעניין אותם ההצבעה שיידעו שעל הסעיף הזה לא נצביע היום. לא ייכנס לנוסח לקריאה

ב-12:00 נעשה את ההצבעה בעז"ה. עכשיו נדבר על הנושא של השרים וסגני השרים ויכולתם לחזור.

מצביעים על זה? לא נצביע על סעיף 3 הזה והתיקונים בחוק יסוד: הממשלה.

אמשיך לעשות מאמצים להכניס אותם בין הראשונה לשנייה ושלישית, להגיע איתם להסכמות כמה שיותר רחבות כי אני חושב שהם חשובים. הערכתי שהיום גם מצד

כלומר הוא לא יכול להישאר סגן שר ולומר: התחרטתי, אני שר וחבר כנסת. זה לא רק העניין האישי שהוא מחליט בלבד. נכון, אין את זה לכתחילה.

אני אומר בסוגריים בכוכבית אבל זה לא פוגע - הוא יכול להתחלף עם שר אחר.

לכן פרק זמן צריך להיות לא ארוך מאוד השאלה איפה עובר הקו. כרגע פרק הזמן הוא 0. כל דבר שנקבע, אם נקבע, החל מ-48 שעות, שבוע, חודש או זה יהיה כבר שיפור אין סופי לעומת המצב הקיים שהוא 0. בבקשה. עקרונית, אנו גם נוטים לחשוב שעצם המגבלה הנוספת בגלל החשיבות בעצמאות שיקול הדעת של חבר הכנסת היא בהחלט רעיון חשוב שמקדם את זה, במיוחד לאור ההרחבה המוצעת פה, שהוועדה מחליטה להתבסס על איזון ושיקולים אחרים אבל ככל שהולכים על זה אמרנו גם בדיון הראשון שחשוב שיהיו מנגנונים נוספים וזה נראה לנו מנגנון שראוי לבחון ולקדם. בבקשה. אני מסכים עם ההיגיון. לא יודע כמה זה יעזור לחסום תרגילים. למשל, תחשוב על תוכנית ההתנתקות. רוצים לסלק חבר כנסת שלא יצביע. השר יתפטר, יחזור לכנסת, יחכה את התקופה. זה ודאי לא ימנע הכול. אין ספק. בסופו של דבר המנגנונים שעד היום השדה הסמנטי שבו החוק החכ"ם יצר,

מנגנונים מהסוג הזה. הם אמרו: לא תוכל לעשות נורבגי פעמיים. גם לא יפתור בעיית התפטרות של התנתקות. לא תוכל לעשות את זה בלי להתפטר מהממשלה. הם היו בשדה של מה קורה אחרי ולא בשדה הח"כ. הכבדנו קצת את תהליך ההתפטרות כדי שיהיה דרוש התפטרות ולא הודעת אימייל, שיעבור הצבעה בכנסת. הטיעון בעד הרחבת מספר הח"כים המחליפים, הוא שבאמת, מאחר שעל כל הצבעה על שר זו הצבעה נפרדת במליאה, ככל שיש יותר מסה של חברי כנסת כאלה במפלגה אחת ולא בכמה מפלגות אדם אומר: אני צריך בשביל להתפטר מחבר כנסת מס' 5 ברשימה הנורבגית, אני צריך כממשלה, לפטר 6 שרים או שיתפטרו 6 שרים, ולעשות 6 דיונים במליאה עם הצבעות שמיות במליאה על כל שר אחד ייפול,

זה הופך את האירוע ליותר מורכב ומייצר את המנגנון. נכון שלאחרון זה לא פותר את הבעיה אבל סטטיסטית, יהיו לנו יותר חברי כנסת נורבגיים עצמאיים במנגנון החדש מאשר בקודם.

מסכים. בגדול ההצעה הזו היא מנגנון רצוי.

גם נגד תקופה ארוכה מדי, סביר שבתקופה הזו לא ימונה שר נוסף. ראש הממשלה ייקח את התפקידים. יש פה פגיעה בעבודת הממשלה. נכון. לכן זו בעיית מינימום ומקסימום. בגלל שגם אתמול, כשדיברתי עם הייעוץ המשפטי, והם שאלו איזה זמן לשים אמרתי שנשאיר את זה ריק כי זו השאלה המרכזית. אמרתי שלא נוסיף את זה עכשיו לנוסח לראשונה. גם ברמת ההגינות מול חברי הוועדה וגם ברמת הדיון הנאות נעלה את זה- - - יש משהו דומה? האם אנו מכירים משהו?

מכירים, אני מניח שלא נכיר כי כמו שדיברנו על המודלים הנורבגים הרגילים זה נפרד. האם יש משהו מחקיקה אחרת שיכול לעבוד פה? הרי תקופות הצינון הרגילות הן הרבה יותר ארוכות. כרגע לא עלה לנו. יש לחשוב על זה. נטייתי הראשונה היא להכניס כמה שיותר תמריצים לא לפגוע בעצמאות שיקול הדעת של חבר הכנסת. אין מחלוקת.

אני מתחבר לדברי ד"ר שפירא על סיפור היציבות השלטונית. ככל שההסדר הזה מתקבע, יש פה השלכות רוחב. דווקא בגלל שאתה הולך לכיוון של הסיעות הקטנות, אולי יש להן נציג אחד סביב שולחן הממשלה. אנו אומרים לסיעה של חבר כנסת אחד או שניים תשתמשו בנורבגי ואז יצרנו בעצם מצב שאנו מפלים את הסיעה הקטנה מול אלה הגדולות. בדיוק מסיבות אלה ומהסיבות שחבר הכנסת קלנר דיבר עליהן והמומחים לכן החלטתי לא להעלות את זה לראשונה היום. העליתי את זה, נדון בזה. ככל שיוחלט להוסיף את זה בין הראשונה לשנייה ושלישית ואולי נגיד: זה מורכב מדי לדון עכשיו אגב התיקון הזה, זה גם תיקון עקיף לחוק יסוד: הממשלה לכן אולי נשאיר את זה לסל תיקונים עתידי שיהיה או לא. זה חלק מהאירוע. יש הקלישאה שאומרת שההבדל בין חכם לפיקח פיקח יודע לצאת מהבעיה שחכם לא היה נכנס לזה. הייתי מעדיף שנהיה חכמים ולא ניכנס לזה. בואו ננסה להיות פיקחים

את ההקראה של סעיפי החוק שנצביע עליהם היום בעז"ה סיימנו. אחרי זה נכניס לדברי ההסבר לגבי נושא ההערכה התקציבית כאמור זו הצעת חוק שעלותה עם עלות תקציבית, לכן היא נחשבת הצעת חוק תקציבית לפי סעיף 3ג לחוק יסוד: משק המדינה. הוועדה מאמצת את העלות שהממ"מ נתן. היא גבוהה יותר מההצעה- - - כי מעודכנת. מיליון ו-950,000 לכל חברי כנסת. כולל גם תקורה. יש להצביע על זה? אנו בכנסת תמיד צריכים לסמוך על ידינו על ההערכה שמגיעה מגורמי הכנסת. אנחנו בכנסת תמיד צריכים לשמור על שיקול דעתנו ולקבל את ההחלטות הנכונות. במקרה הזה אני חושב- - - אבל יש הסכמה רחבה על דעת כל חברי הכנסת אני חושב. אם זה במחלוקת אין לי בעיה להעלות זאת להצבעה. נראה לי שאין צורך. נציין את העלות. אני מבין שהתוספת היא של 6 חברי כנסת. לא אכפת לי שנגיד שגם נועם. פוטנציאלית היא יכולה להוסיף ח"כ. מבחינה תיאורטית, מחר בבוקר יכולות סיעות להתפצל ולהגדיל את המספר לכן תיאורטית אנו יכולים לדבר על עוד הרבה. אני מדבר על הצפוי. הגדלנו את זה עכשיו ב-6 ח"כים, לא ב-7. זה הצפי הסביר וההגיוני. פוטנציאלית, ככל שלא יהיו פיצולי. נועם אין שום תרחיש סביר לזה להבנתי. כמפלגה. המשמעות של זה עבור נועם יהיה אובדן כספי מימון מפלגות שוטפים, כי אין לו מישהו נוסף, כי הוא לא יקבלו. תיאורטית כל מפלגה יכולה להתפצל אז נדבר על 6. זה לא משנה כל כך. עברנו את הרף התקציבי. אני רוצה לשאול וגם לטובת הפרוטוקול אני לא רואה בזה אבל זו לא הצעת חוק שיש בה להשליך על שוויון בבחירות על סעיף חוק הכנסת לעניין 61. אם כן, כדאי שנדע את זה לפני הקריאה הראשונה. כיוון שחשנו שדובר גם על תיקון חוק יסוד: הממשלה, היה 61. הנטייה שלי לומר שלא. לפני הקריאה הראשונה חשוב שזה ייאמר. שוב - בעיניי התשובה היא כן, בגלל סיפור מכפיל הכוח התקציבי ובכלל של משאבים של סיעות. זה משנה. בסדר. בנושאים הללו אנו נרצה להיות- - - ולו של מספר יחידות קשר עם הבוחר. וטוב שהעלית את הנקודה הזו, אדוני היושב-ראש. בשורה התחתונה אני לא מסתכל קואליציה אופוזיציה, בטח לא בתנאים הנוכחיים. החוק הזה ולו סביב תקציבי הקשר עם הבוחר מעניק יתרון תקציבי לסיעות מסוימות שמפעילות את המנגנון הזה על פני אחרות שלא. הדברים הללו ייבדקו על ידי הייעוץ המשפטי. היה חשוב להעלות את זה כי אנו צריכים לדעת זאת לפני הקריאה הראשונה, לקבל תשובה, וכמובן בנושאים אלה מי שמכריע זה לא אני, לא אתה ולא הייעוץ המשפטי אלא יושב-ראש הכנסת כי ההכרעה בשאלה ואחר כך אם מישהו יגיש עתירה זה עניין שלו אבל אין להם סמוכת לבטל חוקי יסוד. נצא להפסקה עד 12:00 ואז נתכנס לטובת

תודה רבה. (הישיבה נפסקה בשעה 11:32 ונתחדשה בשעה 12:00.) אני מחדש את ישיבת הוועדה שהתחילה היום והייתה המשך לדיונים שעשינו בחוק הזה לפני הקריאה הראשונה. מדובר בהצעת חוק, שככל שהצבעה פה תתקבל, תוגש מטעם ועדת החוקה לפי סעיף 80 לתקנון הכנסת, הצעת חוק יסוד: הכנסת, תיקון הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר. כפי שאמרתי בדיון, מבין הסעיפים שהפצנו אתמול את סעיף 3 ואת התיקונים העקיפים לחוק יסוד: הממשלה אנו לא כוללים בנוסח להצבעה. עליהם יתקיימו דיונים בין הקריאה הראשונה לשנייה והשלישית. לכן לא נצביע על הסעיף הזה היום. אבל הסעיפים האחרים שגם דנו עליהם בהרחבה היום ובדיונים המוקדמים - נעלה. את ההקראה ביצענו ויצאנו להפסקה לטובת ההצבעה. אבקש מהיועץ המשפטי להגיד מספר מילים בהמשך לשאלה שנשאלה בסוף הדיון הקודם. במענה לשאלה לגבי הרוב הדרוש, עמדתנו, שאין הכרח בהקשר הזה ברוב של 61 כי זה לא משליך על השוויון בבחירות. הנושא הזה התחדד גם בזמנו בבג"ץ חוק ההדחה 5744/16 וגם במקרים אחרים שהדגש על עיקרון השוויון שמחייב את ה-61 בסעיף 4 לחוק יסוד: הכנסת הוא דברים שמשליכים על שוויון בבחירות מימון בבחירות או תעמולת בחירות. דברים עם דגש של שוויון הזדמנויות בבחירות. לכן לעמדתנו אין הכרח כזה מבחינת חוק יסוד. תודה רבה אדוני היועץ המשפטי. אבקש ממנהל הוועדה לעבור על חברי הוועדה הנוכחיים. אני יודע שהיו שינויים בהרכב הוועדה שהוקמנו לבין היום. מהציונות הדתית שמחה רוטמן. הליכוד חברים - טלי גוטליב, חנוך מלביצקי, משה סעדה ואריאל קלנר, מש"ס - אברהם בצלאל ויוני מישריקי. יהדות התורה יש מקום אך אין לנו שמית. עוצמה יהודית יצחק קרויזר. יש עתיד יש להם שני מקומות, אין כרגע איוש. יואב ואני. יואב בדרך.

רע"ם מנסור עבאס, המחנה הממלכתי מתן כהנא, ישראל ביתנו יוליה מלינובסקי, תע"ל-חד"ש עופר כסיף. מפלגת העבודה - גלעד קריב. אני מעלה להצבעה. מי בעד הצעת החוק בנוסח שהוקרא בוועדה - ירים את ידו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 8 נגד 5 נמנעים אין אושר.

אני מכריז, כי נוסח הצעת החוק, כפי שהוקרא בוועדה, אושר על ידי הועדה לקריאה ראשונה. 8 בעד, 5 נגד, אין נמנעים. ההצעה תועבר להנחה. ככל שוועדת הכנסת תחליט על פטור מוועדת הנחה - תעלה ביום רביעי למליאה, כפוף לשינויי נוסח כמובן. ועדת הכנסת תחליט כהבנתה. הישיבה שנקבעה למחר בשעה 09:30 תבוטל, הישיבה הראשונה מחר תהיה ב-10:00. אגיד רביזיה

אמרתי שאשתדל מאוד בהתאם לזמן שיהיה לתת לדבר אבל לא מבטיח. ניפגש בעז"ה בשעה 12:40. אתה יודע מה מספר חברי הוועדה אז תקבע מראש סדרי דיון.

רק

שבהתאם ללוחות הזמנים הנראים לי הגיוניים עם זמני דיבור ואם לא יהיו הרבה מאוד הפרעות אני מניח שכל חברי הוועדה הקבועים יוכלו לדבר. אני לא יכול להבטיח כי זה בעיקר תלוי בכם. אתם יכולים לנפח ולעשות מזה מה שאתם רוצים. אני חושב שאפשר יהיה שכל חבר ועדה קבוע ידבר רק זה לא תלוי בי אם יהיו הרבה הפרעות וקריאות ביניים, יכול להיות שלא יהיה. הבעתי את רצוני והשתדלותי. אני חושב שזו אמירה סופר לגיטימית ולא צריך להתנפח לגביה. בשעה 12:40 ניפגש פה שוב לעניין הרביזיה ובעז"ה מחר ב-10:00 לעניין הצגת תהליך העבודה של הוועדה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כמובן זו הפררוגטיבה שלך לקבוע סדרי דיון בוועדה. יחד עם זאת אני מציעה, כיוון שגם אתה יודע שמדובר בנושא מאוד טעון, מאוד-מאוד שנוי במחלוקת, הדעת נותנת שכשמציגים נושא כזה, ובהינתן הידע המקדים שאין הסכמה גורפת באירוע, שתבחר מועד שבו תוכל להבטיח שחברי ועדה לכל הפחות, שלא לדבר על חברי כנסת שרוצים גם הם להשמיע דעתם יהיה הזמן הראוי להשמיע את עמדתם. אבהיר שאם תשימי לב, כבר לשבוע הבא נקבעו תחת אותו טייטל ותחת אותו תהליך עבודה 3 ישיבות ארוכות מאוד על תחילת הנושא. ויהיו הרבה יותר ישיבות שייקבעו. אין לחץ בכלל. לכן כבר נקבע לשבוע הבא וייקבעו עוד. אני יכול להבטיח לך דבר אחד לא יהיה ולו חבר כנסת אחד, חבר ועדה או שאינו חבר ועדה, מומחה חיצוני אחד חשוב ולא חשוב שיהיה לו מה לתרום לדיון ולא יקבל מלוא ההזדמנות לתרום מה שיש לתרום לדיון. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על ניהול דיון מקצועי, מעמיק, רציני, צופה פני עתיד, שכך רק ימשיך. לא כולם היו פה כל הזמן אבל מי שהיה פה ראה שהדיון התנהל בצורה הוגנת מאוד.

תודה רבה. נתכנס ב-12:40 להצבעה על הרביזיה. (הישיבה נפסקה בשעה 12:18 ונתחדשה בשעה